בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. אתם יודעים, הפוליטיקה סוערת ויש המון עניינים ומתחים. זה דווקא יום שבו נפטר אחד מן הצדיקים בדורות החסידים, רבי אלימלך וייסבלום מליז'נסק. "נעם